שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הועדה המסדרת. אנחנו נתחיל עם הנושא שהוא ההמשך של אתמול. אתמול הייתה ישיבה בנושא השתתפות באמצעות Zoom

ועדיין יש מצב חריג שמצדיק היעדרות והשתתפות

יזהר שי, בבקשה. שיפוי הרשויות המקומיות הוא חשוב. אני תוהה מדוע המשרד לאיכות הסביבה התנדב לקחת מקרן שתפקידה לממן דברים חשובים אחרים מכוחו של החוק דוגמת סעיף ח בחוק שמירת הניקיון אני מודאג מזה שאתה כמנכ"ל המשרד נמצא פה להסביר את זה. הרשויות לא כפופות אליך, הן כפופות למשרד הפנים. יתכבד משרד הפנים למצוא את התקציבים. איכות הסביבה, ניקיון מדינת ישראל, בהקשר שלכם הוא לא פחות חשוב מנושאים שעוסקים בהם במשרדים האחרים. אני לא מבין למה החוק לוקח את הכסף מכם לצורך מימון הרשויות המקומיות. נשמע לי שאנחנו פוגעים בעיקרון אחד עבור עיקרון אחר. יוחלט במשרד האוצר, בפיקוח ועדת הכספים, על סדרי עדיפויות ומאיפה לוקחים כספים. לכאורה יכולים גם המורים לדרוש כסף מהקרן לניקיון הסביבה לצורך טיפול במשכורות המורים. ארצה לקבל תשובה. אנחנו רואים את עצמנו אחראים על תחום ניקיון הפסולת ולא רק לעידוד - - -. זו פעילות חשובה שאנחנו בוודאי מאוד - - - התפקוד של השלטון המקומי בנושא פינוי האשפה הוא משהו שאנו רואים את עצמנו כרגולטור שלו ומי שאחראי על הנושא. אנחנו רוצים להמשיך את המשך התפקוד של נושא זה. - - - במשבר הזה אנחנו רוצים לתקצב את הפעילות הזו. בשוטף, לא בימי קורונה, אתם מממנים פינוי אשפה ברשויות המקומיות?

אבל פינוי - - - הוא חלק מקרן הניקיון. אז למה - - - אנחנו לא עושים את זה ואנחנו לא מעוניינים לעשות את זה. אבל, ברור לנו שזו תקופה לא רגילה עבור הרשויות המקומיות. צריך לזכור שהכנסות הקרן מגיעות בחלקן הגדול מהרשויות המקומיות. הייתה פנייה אלינו לבטל את היטל ההטמנה, אנחנו סירבנו לכך כי אנחנו חושבים שזה גורם לנזק. ברור שהיטל ההטמנה הוא חלק גדול מהעלויות שהמגזר העירוני משלם בפינוי האשפה. עדיין, חשבנו שנכון לסייע לשלטון המקומי בעת הזו, ולנסות לאזן פחות או יותר. זה קצת יותר מגובה ההיטל אבל לא באופן משמעותי. עדיין אנחנו משאירים מספיק כסף כדי להמשיך את התוכניות שלנו להקמת מתקני טיפול בפסולת. מדובר בכמה מיליארדי שקלים ובתוכניות ארוכות טווח שאמורות להביא לסיום עידן הטמנת הפסולת. - - - לאוצר להסביר שיש יותר מדי כסף. הם התנדבו לתת כסף שלהם כי האוצר לא טיפל. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כיוון שאני מכירה את הנושא הזה לעומק, אני מבינה את הקשר בין קרן הניקיון ובין החשיבות של פינוי אשפה. אני אצביע לגבי פטור מחובת ההנחה אבל יהיו עוד הרבה שאלות שאשמח להעלות בשלבים הבאים. אני רק אגיד בשורה קצרה: אני רוצה להבין מהמשרד איזה מנגנון יש להם שהכסף המדובר יועבר באמת עבור פינוי פסולת ולא ייטמע בתוך הגירעונות העצומים שיש לרשויות המקומיות. בנוסף, אנחנו נבקש עוד הבהרות לגבי הצורה בה חילקתם את הכסף, גם שם עולים לא מעט סימני שאלה על למה רשויות מסוימות קיבלו סכומים כאלה ואחרות הרבה פחות,

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה. אני הצבעתי בעד חוק משק המדינה לפני שבוע, כאן בחצות לילה. בכל מה שקשור לארנונה לעסקים יש כאן פגיעה ביישובים הערבים. החלק של הארנונה לעסקים ביישובים שלנו הוא קטן ביותר והארנונה למגורים היא גדולה יותר. הכסף שמחולק כאן, 189 מיליון שקלים מקרן ההטמנה, שכל הרשויות משלמות לה סכום שווה. לכן, יש לחלק את הכסף לרשויות באופן שווה. מה שעושים כאן, פיצלו את הסכום ל-150 מיליון לפיצוי על ארנונה לעסקים, ובכף פגעו ברשויות הערביות. החלק השני עומד על 39 מיליון לפינוי אשפה באופן שווה לפי מספר התושבים. לכן אנחנו נתנגד להצעה זו כי אנחנו חוששים, ויש יסוד לחשש הזה, שאם זה יעבור אז גם הכסף מהאוצר של 2.9 מיליארד שקלים כתמיכה לשלטון המקומי, יחולק אף הוא על פי אותו מפתח מפלה וזו תהיה פגיעה שנייה וקשה יותר ברשויות הערביות. לכן אנחנו מתנגדים. שוחחנו עם שר האוצר, עם אריאל יוצר, עם מר יונס יושב-ראש השלטון המקומי הערבי. עד עכשיו לא קיבלנו תשובה והדברים לא השתנו. אריאל יוצר, בבקשה. אז אני אשתדל לענות על כל השאלות: הסכום של 190 מיליון שקלים שנקוב בהצעת החוק המדוברת מחולק בגין שתי מטרות שונות. המטרה הראשונה היא שיפוי בגין הפחתת הארנונה העסקית שעליה הוחלט. אין ויכוח שברשויות שנמצאות במרכז הארץ יש יותר עסקים, מצד אחד הן מוותרות על יותר כסף ומצד שני הן מקבלות שיפוי גדול יותר. אין פה סיוע לשלטון המקומי, יש פה בסך הכול החזר עבור הכסף שהוא מוותר עליו כדי שהנטל על המגזר העסקי יקטן ומצד שני השירותים שמקבלים התושבים ברשויות לא ייפגעו. זו המטרה המרכזית של 150 מיליון השקלים. לגבי 40 מיליון השקלים הקבוצה השנייה שם הכסף הוא לא בגין הפסד הכנסה אלא בגין גידול בהכנסות. שם הכסף הולך אך ורק לסוציו 1 5. התכוונת "גידול בהוצאות". סליחה, גידול בהוצאות. גידול בהוצאות פינוי הפסולת. שם הכסף מוגבל לרשויות בסוציו 1 5 . כדי לתמוך ברשויות שנמצאות במעמד חברתי-כלכלי נמוך יותר.

בוודאי שאת הסכום של 40 מיליון השקלים ניתבנו כך שהכסף יתועדף ויועבר רק לרשויות שצריכות את הסיוע. לכן, חבר הכנסת טיבי, את 40 מיליון השקלים ניתבנו כך שהפיצוי יגיע למי שצריך אותו יותר, ו-150 מיליון השקלים הם כסף שלא מיועד לפיצוי על הוצאות אלא מחזיר לשלטון המקומי את הכסף שהוא מוותר עליו לאור הפחתת הארנונה מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא רוצים שייפגעו שירותים לאזרחים בוודאי פינוי הפסולת שהוא קריטי בתקופה זו. אחמד? אני אמשיך להתנגד, אבקש מחברי שיתנגדו אף הם.

אני אשמח שגיא סמט יענה לשאלתי. אין בעיה. המנגנון שנקבע להוצאת הכספים הוא של תקצוב ישיר, להבדיל מקולות קוראים שבעבר היינו - - - ואז היינו מוסיפים הרבה תנאים לקבלת הכסף. מאחר שמדובר בפיצוי בגין איבוד הכנסות רצינו לחסוך את המנגנון הכבד של העברת חשבוניות ובדיקת כל חשבונית. מאחר שהרשויות המקומיות מספקות את השירותים אז אפשר לתת להם. במידה שהרשות לא מספקת שירותים כראוי ועושה עברות בתחום הפסולת, אז יש מנגנון קיים שבאמצעותו אנחנו יכולים לקזז את הכספים מאותה הרשות. אנחנו כתבנו את המנגנון בהסכמת הקרן, ראש אג"ת ובהסכמתי. המנגנון יותר יעיל אבל מבחינת היכולת שלנו להעביר את הכסף לרשויות הוא

אריאל בוקר טוב, יש לי כמה שאלות שקשורות לקרן: את הקרן הזו אני זוכרת מוועדת הכספים כאשר התחלנו להעביר את העודפים. יש בקרן הרבה כסף לא מנוצל, בטח ביחס לשימושים התזרימיים שלה. אני לא רואה בשום מקום בהצעת החוק שמדובר בסכום סופי של 150 מיליון שקלים לרשויות לצורך הדבר הזה. רציתי לשאול איך אתם מגדרים את הסכום הזה מהבחינה התקציבית. האם יש לכם הסכמים מחייבים מול הרשויות, שלא ידרשו עוד כסף לגבי הטיפול. בסוף, לפי מה שאני מבינה, עשיתם חישוב לפי שתי קטגוריות של יישובים. לא באמת בדקתם פרטנית כמה כסף כל אחד הפסיד מההפחתה של 25% ארנונה עסקית, אלא זרקתם סכום לפי כללי אצבע. האם הדבר הזה מעוגן אל מול המסמכים. השאלה הזו מתחזקת כשמסתכלים על מה שכתוב בפסקה 2 שבעמוד 36, גם אם לא לכך הכוונה. כתוב: " הקרן תוכל לתת את המענקים מכספי החשבון הנפרד בלא הגבלה, על פי סוגי המטרות שנקבעו ב-11 (ג,ד)." אני לא יודעת מה זה "בלא הגבלה" ואני מניחה שנפלה שגגה בניסוח החוק. וגם, אם עדיין יש את הטבלה עם הסכומים המילים הללו צריכות להיות מתוקנות. אני מדברת על דברי ההסבר לפסקה 2 קטן, אתה פשוט מחזיק את הראש - - - כי אני לא רואה בנוסח הסעיף את המילים "ללא

הכוונה היא ללא הגבלה השל המטרות. אני מבינה אבל זה לא ברור בכלל. לקרן יש מטרות ספציפיות. בשום מקום אין אמירה שהסכום הזה הוא סופי.

רציתי להבין אין אתם סגרתם את זה מול הרשויות. ארצה גם לדעת מה היתרה בקרן כרגע. יש מטרות שמוגדרות בקרן. ההגבלה מתייחסת למטרות אלו. המטרות של הקרן הן עידוד מחזור ועוד דברים שאינם שמירת הניקיון. למעט סעיף שמשאפשר לנו לרשויות בדירוג 1 5. כאן יש רשויות שאינן בתוך דירוג זה. לכן, את המטרות היינו צריכים להרחיב וזה מה שכתוב בדברי ההסבר. אבל זה לא מה שכתוב. אני מקריאה, יש כאן פתח לברדק: "יצוין שהקרן תוכל לתת את המענקים מכספי החשבון הנפרד ללא הגבלה, על פי סוגי המטרות השונות שנקבעו בסעיף 11 (ג,ד) המוצע, לתת את המענקים מכספי החשבון בלי הגבלה.". זה שימוש בקרן הזו ללא הגבלה ואנחנו צריכים לתקן זאת. זה לא מה שנכתב. זה כן מה שנכתב. נכתב בצורה מפורשת בהמשך. בתוספת השנייה לחוק ישנה טבלה ובה מפורט בעמודה ב ו-ג את הסכומים הספציפים. אין לנו כל יכולת להרחיב את הסכומים, אין לנו כל יכולת לתקצב משהו אחר. גם אם טעינו בחישוב אלו הסכומים ואין בלתם. לא כתוב בשום מקום שאין לכם את היכולת להרחיב את הסכומים ולתקן את הטבלה. זאת הייתה ההערה השנייה שלי.

אבל זה לא כתוב. אנחנו מאשרים פה חוק, לא דיבורים בשיחת Zoom. איפה כתוב שאי-אפשר להאריך את הסכום, איפה זה כתוב? איפה כתוב שהסכום מוגבל בכסף? ברגע שהסכומים האלו כתובים אנחנו לא יכולים לשנות אותם. היועצת המשפטית של המשרד תציג זאת. מה שכתוב בסעיף ד1(א,ב) בהצעת החוק הוא שכל רשות תקבל את המענקים בסכום הנקוב לצד שם הרשות בטור ב', ולרשות מקומית באשכולות 1 5 הסכום הנקוב בטור ג'. אלו הסכומים שיינתנו, אין סכום אחר. תודה, נטע. עכשיו "ללא הגבלה" זה כתוב בדברי ההסבר, זה לא כתוב בחקיקה עצמה, זה מתייחס למטרות.

בבקשה. יש לי שאלות גם ליוצר וגם למנכ"ל המשרד. אני מבין שאתם חושבים שלרשויות יש בעיה תזרימית. אתם לא מבינים שלעסקים יש בעיה תזרימית. מה עשיתם? לקחתם את מה שהבטחתם פטור לשלושה חודשים מארנונה פרסתם את זה לשנה שלמה. המענק לרשויות הוא כל כך דחוף וצריך אותו עכשיו, זה נשגב מבינתי, מי שזקוק לעזרה תזרימית אלו קודם כל העסקים. עד כמה שאני יודע דווקא הרשויות הן אלו שקיבלו את הארנונה בחודש האחרון. דבר נוסף: אמרתם שעשיתם את החלוקה הזו לפי צפי מאובדן הכנסת. עד כמה שאני יודע, עוד לא הגדרתם את הקריטריונים לעסק שנפגע מארנונה ולכן אתם לא יכולים לדעת איזה עסק ישלם פחות ארנונה, אם בכלל. שאלה למנכ"ל המשרד: יצרתי טבלה השוואתית וראיתי שאחרי ירושלים, המקום השני ברשימה הוא בני ברק. בבני ברק מקבלים 13 מיליון שקלים. לצד זה, באר שבע, עיר גדולה יותר, מקבלת פי 13 פחות מיליון שקל בלבד. אני אינני מבין את הקריטריונים וגם לא את הלחץ לאשר פטור מחובת הנחה. לרשויות אין בעיה תזרימית חמורה, אפשר שהחוק הזה יעבור על פי כל ההליכים המקובלים, שנדון בו בוועדות הנכונות, כל זה על מנת לאשר את הדבר. כרגע זה נראה לי כמחטף, כל עוד העסקים לא יקבלו את מה שהובטח להם שלושה חודשים של פטור מארנונה אין שום סיבה להעביר את הדבר הזה. אני אסביר מהכיוון של הוועדה: פנה אלי אתמול השר לאיכות הסביבה. הוא ביקש להעלות את הנושא הזה בדחיפות דווקא מול הנושא הזה של הארנונה. הבנתי שיש הבנה מול השלטון המקומי על חבילה כספית שתאפשר להם לתת הקלה בארנונה לעצמאיים. יש את הארנונה מצד אחד ואת חבילת הסיוע לרשויות המקומיות מצד שני. הסכום הזה הוא חלק מחבילה שמטרתה ליישם את ההנחה בארנונה לרשויות המקומיות. זה מתחבר עם מה שאתה אומר. - - - אנחנו נתבקשנו לאשר פטור משלוש קריאות. אנחנו נאשר רק פטור מקריאה ראשונה, נעביר זאת לוועדת הכספים, והיא תבחן את ההיבטים של ההנחה בארנונה וההטבות לרשויות ותראה שעושים פה דבר שהוא מאוזן. הדחיפות נבעה מהכיוון של יישום ההנחה בארנונה. אשמח אם אריאל יוצר יתייחס לכך. וגם לשאלות שלי. אענה לשאלות שני הדוברים: מטרת המהלך הזה

לאפשר את ההפחתה בארנונה עסקית שדובר בה עכשיו. ההפחתה בארנונה העסקית היא לשלושה חודשים שכולם יתמקדו בחודשי המשבר. לא תשולם ארנונה עסקית לחודשים בהם העסקים לא עבדו. עד עכשיו כל הארנונה נדחתה, מרגע שהחלו המגבלות על המשק ניתנה הנחייה של שר הפנים לרשויות המקומיות לדחות את תשלומי הארנונה ומיד אחר כך, אחרי שהגענו להסכמות עם השלטון המקומי על אותו שיפוי כנגד הפסד ההכנסה, גם תצא הנחייה שאמורה להיחתם מחר, לא רק לדחות את התשלום אלא ממש לבטל אותו. זה נכון שההנחה היא של 25% ברמה השנתית אבל היא תתמקד כולה בחודשים הנוכחיים כך שתשלום הארנונה העסקית יהיה אפס. מה שפורסם עד עכשיו זה שאתם נותנים הנחה של 25% עד סוף שנה שזה מבטא את ההנחה לשלושה חודשים. אם שיניתם את זה, אני שמח, אבל תגידו. אני מבהיר: התקנות קובעות שההנחה היא של 25% ברמה השנתית. בנוסף, יוצאת הנחיה של שר הפנים, על סמך הסכמה עם השלטון המקומי, נכון שההנחה היא שנתית אבל אנחנו מרכזים את כולה בשלושת החודשים של המשבר ככה שהארנונה בחודשים הללו תעמוד על אפס. שלושה חודשים ארנונה עסקית זה שווה ערך ל-25% ברמה השנתית. מתוך הגיון שאנחנו נאפס את הארנונה העסקית בחודשים אלו אין הכנסות אז לא יהיו הוצאות כשנצא מהמשבר והמגזר העסקי יחזור לעבוד, הוא גם יחזור לשלם. כל המודל, וזו ההסכמה - - עשיתם - - - יש מסמך - - - אני מבקש, אורית, אני לא מנהל ככה את הישיבה. אבל יש לי שאלה. אני לא מנהל ככה ישיבה.

אופיר כץ, בבקשה. אני מבין שהחלוקה מתבצעת בהתאם לשני טורים שיש פה. אחד זה לפי מענקי איזון והטור השני זה לפי למ"ס. בטור של מענקי האיזון יש חמש רשויות שלא מקבלות את הסכום שהוא הסכום המשמעותי. אני רואה שם את אשדוד,

אשקלון,

חבל אילות. גילוי נאות אני תושב עפולה. אבל הרשויות האלה ידועות כרשויות לא עשירות, רובן בדרום שהמציאות שם די קשה גם כך, אז אם מדובר בסך הכול בחמש רשויות, מדוע לא לתת להם את מה שמקבלו שאר הרשויות בגלל שהן מקבלו מענקי איזון והן לא. תתייחסו גם לשאלה של אורית וגם לשאלה של אלכס בנוגע לפער בין באר שבע לבני ברק. אלו שאלות אחרונות ואז אנחנו נעבור להצבעה. הרציונל מאחורי שתי הטבלאות הללו: הטבלה הראשונה היא כנגד הפסד ההכנסה שיש לרשויות המקומיות על הארנונה העסקית. שם זה רשויות שמקבלות מענק איזון. באר שבע היא מהרשויות החזקות בארץ וכנ"ל גם אשדוד. אלו רשויות שלא מקבלות מענק איזון, הן מקבלות החזר ושיפוי על הוויתור על הארנונה העסקית, רק שהן מקבלות את זה מתקציב מדינה בסך 2.5 מיליארד שקלים ולא מהכספים שמשלימים מקרן הניקיון. כמובן שהם מקבלים כסף רק שהוא לא מופיע בטבלה הזו אלא מופיע במקור תקציבי אחר. לכן, לא רואים את אשדוד ולא את באר שבע. אותו כנ"ל לגבי עפולה שתקבל שיפוי בגין היעדר הכנסות מארנונה עסקית אבל היא רשות שלא מקבלת מענק איזון ולכן אתם לא רואים אותה ברשימה. זה לגבי הקריטריונים שמופיעים בטבלה של 150 מיליון השקלים. כל רשות שמקבל מענק איזון שהוצאותיה גדולות מהכנסותיה מופיעה כאן בטבלה. זה לא אומר שהיא לא מקבלת שיפוי אלא שהיא לא מקבלת אותו מהקרן לניקיון. לגבי הטבלה של 40 מיליון שקלים: שם הקריטריון הוא לא זכאות למענק איזון אלא הרמה הסוציואקונומית. לכן, בגלל שבאר שבע ואשדוד ואשקלון הן בסוציו 5, זה מכניס אותן לתוך הטבלה. לגבי בני ברק: אותו כנ"ל. זו רשות גדולה 220,000 תושבים בנוסף, נוסחת מענק האיזון שלה היא נוסחת מענק איזון שנותנת לה יחסית הרבה כסף, לפי קריטריונים אובייקטיבים שאושרו בהחלטת ממשלה. לכן, רואים שבמקרה הזה היא מקבלת יותר כסף מבאר שבא. אם תראו את התמונה הכוללת של 2.8 מיליארד שזו עלות המהלך של הפחתת הארנונה העסקית, אתם תראו בוודאי שיש פערים בסכומים ושבאר שבע מקבלת שיפוי גדול יותר מבני ברק. לגבי השאלה

המגבלה על הסכום: הכוונה הייתה שהכסף שניתן הוא מוגבל וקבוע. אי-אפשר לתת לא יותר ולא פחות. כל מה שכתבו שהכסף ניתן כמענק והשימושים שלו אינם מוגבלים. זו הכוונה וזה מופיע בדברי ההסבר. לדעתי נוסח החוק ברור מאוד, ברור שמה שישולם בדיוק בסכום הנקוב שמסתכם ב-150 מיליון שקלים וב-40 מיליון שקלים. חבר הכנסת יברקן, בבקשה. זה דיון חשוב שמבטא משהו מורכב. בכל רשות מקומית יש את החצר האחורית, שכונה נידחת שראש העיר לא תמיד מנצל את המשאבים על מנת לעשות שם ניקיון וסדר. האם יש אפשרות לצבוע חלק מהכספים באותן הערים, דבר שיחייב לטפח שכונות טעונות ניקיון. רוב הכסף הרי ילך לשכונות החזקות שממילא יש להן חברות אחזקה וניקיון שמנקות להן את השכונה. אם תלך לרמת אליהו, לקרית משה באשקלון ועוד, מה שאנחנו רואים שם הוא פשוט מזעזע. אני בהחלט מסכים שיש לנו בעיה עם חלק מהרשויות המקומיות. מנגנון הסיוע שאנחנו מדברים עליו לא נותן באמת את הפתרון, הוא מנסה לתחזק את המצב הקיים. הוא נותן דגש על הרשויות החלשות אבל הוא לא נותן כסף נוסף על מנת לטפל במפגעי עבר. אנחנו עוברים להצבעה בנוגע להצעת חוק שמירה על הניקיון (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), מענק לרשויות המקומיות, התש"ף 2020. פטור מקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד" מי נמנע?

1 נמנעים, 1 הפטור אושר אושר. אני מניח שזה יעבור לוועדת הכספים. הישיבה נעולה הישיבה ננעלה בשעה 11:15.